אנחנו פותחים את ישיבת ועדת הכנסת. נתבקשתי על ידי יו"ר ועדת הכנסת, חה"כ ניר אורבך, לקיים את הדיון בבקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה, והערכת מסוכנות הוראת שעה), התשפ"ב-2022, מ/1572, לקריאה ראשונה. אתה יכול להחליף אותי? (היו"ר רם שפע, 13:51) אני אסף גרינבאום, יועץ שר המשפטים. אנחנו מבקשים פטור מחובת הנחה על ההצעה הזו שהונחה אתמול על שולחן הכנסת. הסיבה שבגללה אנחנו מבקשים את הפטור הזה היא, בראש ובראשונה, מכיוון שמדובר בהצעה חשובה מאוד. קיימות כידוע שתי עילות שמצדיקות פטור, גם חשיבות וגם דחיפות. אין הרבה הצעות חוק שמתקיימות בעוצמה הזאת שתי העילות האלה לגביהן גם החשיבות וגם הדחיפות. מעבר לכך, התקיים במשך תקופה ארוכה דיון מאוד משמעותי גם בוועדת הבט"פ, גם דיון ציבורי, וגם הוגשו הצעות חוק טרומיות שנידונו בעניין הזה. ולכן מבחינה מהותית התקיים דיון מעמיק בהצעות החוק, ולכן יש פה הצדקה משמעותית לכך שיינתן פטור מחובת הנחה להצעה החשובה הזאת. תודה רבה. אני מצטרף מאוד לחשיבות ולדחיפות. ההצעה חשובה. לכן אני פה. יש כאן הצעות חוק פרטיות של קואליציה ואופוזיציה. זה מראה את חשיבות העניין והנושא. עבדנו על ההצעה הזו כבר שנים. המשרד לביטחון הפנים עשה כאן עבודה, וצריך להגיד תודה לשר עמר בר-לב - - - ולצוות שלו יעל,

הילה.

כולן פה נרגשות ורק מחכות שזה יקרה.

ואנחנו, בעזרת השם, נעלה את זה היום לסדר-היום מתוך הבנת החשיבות. הרבה ארגונים מחכים ורוצים לדעת. הכנסת זה מקום קשה. מדי פעם אתה נוחל אכזבות ותסכולים, ומדי פעם קורה דבר מדהים כזה.

גם מירב ומיכל, ונעמה לזימי, קרן ברק, ועאידה ששנים חולמת על זה,

שרק רצו שסוף סוף החוק הזה יעבור כדי לעשות טוב; קואליציה ואופוזיציה, יחד עם הצוות של המשרד לבט"פ ועם משרד המשפטים. אני בטוח שיש המון אנשים. ויש משהו מרגש בזה שעכשיו, רגע אחרי שהכנסת התפזרה, מצליחים להעביר את זה. אם אפשר, נוסיף תודה גם לנוסח החוק במשרד המשפטים, שלילות שלמים הקדישו לנושא הזה בימים האחרונים. אני חייבת ללכת.

בוא נעבור להצבעה. צריך לעבור להצבעה. מי בעד לאשר את ההצעה? הצבעה בעד,

אין מתנגדים, אין נמנעים. תודה רבה. אני סוגר את הישיבה.

כל הכבוד לכולם.